אני מתכבד לפתוח ישיבה של ועדת המדע והטכנולוגיה. היום יום שני, ט"ז בטבת התשע"ט, 24.12.2018, על סדר יומנו אפליית נשים חרדיות בהעסקתן בתחום ההייטק. אני

בברכה את חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת יואב בן צור וחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אני אתן לכם עוד מעט, אם תרצו, להתייחס - - - משפט. אני רואה שכל הח"כים עם שערות על הפנים ובגין אמר שהאנשים האלה מסוכנים. אבל זה על הפנים, זה צריך להיות מעל הפנים, על הראש,

העיקר זה מה שיש מעל, אבל אנחנו בסדר גמור. אתה יודע שיש לנו הרבה דברים שמאחדים אותנו, כולל הנושאים האלה. אתה מוביל לא מעט בנושא הזה, יש לך גם הצעת חוק שאתה מעלה השבוע בנושא, ובלבד שכולנו מתכוונים למטרה אחת. אני באמת רוצה להשתדל לכוון את הדיון לא רק לנושא של הכותרת ולהתחיל עכשיו להתווכח האם יש אפליית נשים או אין אפליית נשים חרדיות. זה כמעט כמו להתווכח האם יש אפליית נשים או אין, יש כאלה שיגידו שאין אפליית נשים ואחרים יגידו שכן ואנחנו נתעסק בזה כל היום. אנחנו לא רוצים לריב עכשיו עם השומר, בעיקר אנחנו מנסים לאכול את הענבים במקום לריב כל הזמן, מכיוון שהיו כמה דיונים בכנסת בתקופה האחרונה ונשארנו עם דיונים בלי שהתקדמנו בשום דבר ואנחנו רוצים להתעסק עם המהות. איך שלא יהיה, בין כך ובין כך, גם אם נגיד שזו בעיה של אפליה מובנית, בין אם נגיד שזאת בעיה של נתונים אחרים, השכלה, מקומות עבודה, היקפי משרה, כל מה שלא נגיד, בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה. אני מרגיש חובה מיוחדת, דווקא בוועדה זו, כוועדת מדע וטכנולוגיה, שאנחנו דנים ואנחנו ערים ומציפים בפנינו את המחסור הגדול בעובדות ועובדים בהייטק, עד כדי כך שחושבים לייבא עובדים בהייטק בגלל המחסור הגדול, בגלל שזה גורם גם השלכה מאוד מאוד מהותית בתחום ההייטק, בתחום הכלכלה בישראל, בתחום הפיתוח שלנו, והנה קרוב אלינו, לא צריכים ללכת לחוץ לארץ, יש לנו קרוב ודאי וודאי עובדות ועובדים שיכולים לתת מענה - - - בזול. עובדים טובים שאין ספק במקצועיות שלהם והנכונות שלהם ומוסר העבודה והיכולות האישיות.

חסמים כאלה ואחרים שאת זה אנחנו רוצים להציף, של הכשרה ממוקדת, אנשים שאפשר ליצור הרבה משרות והנה, כל כך קרוב, למה אנחנו צריכים ללכת כל כך רחוק? ואפשר לעשות את זה, אז נריב כל הזמן,

אין אפליה ואנחנו לא נגיע למעשה ויש אפשרות לטפל בעניין. אני כן הייתי בכותרות בוודאי מפריד בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. במגזר הפרטי יש אפשרויות אני אתחיל דווקא מהמגזר הציבורי. במגזר הציבורי אני לא חושב שיש אפליה של שכר בין לנשים חרדיות לנשים, לא קיים דבר כזה, אבל ודאי קיים, יש אפשרויות, יש בעיה ביצירת מקומות עבודה ובהתאמות לנשים חרדיות. אני אביא לכם דוגמה, בוטה אולי, דוגמה גדולה מאוד. הממשלה עצמה משקיעה כסף רב, היא הכשירה נשים חרדיות בתחום הסייבר והוציאו עובדות סייבר,

ברמה טובה, ברמה שהממשלה היא שקבעה את הסטנדרטים, שרשות הסייבר קבעה את הסטנדרטים, והוציאו אותם עם תעודות שהן - - - כשהן רוצות להשתלב בממשלה, בכל משרדי הממשלה, מבקשים מהן ניסיון ואז לא מקבלים אותן בדברים שאנחנו הכשרנו אותן. וכך זה הולך הלאה, ודאי המגזר הפרטי לא יקבל. ואם הן רוצות להתקדם מבקשים תואר אקדמי, ש - - - זה כבר נושא שני. אז אני מדבר עכשיו קודם כל דוגמה פשוטה, אבל זו דוגמה בוטה. ודאי שיש, כמו שאתה אומר, במשרות. כל משרד ממשלתי,

מייצר משרות והוא מבקש רמה ג', הוא מבקש את הרמה הכי טובה ומבקש - - - ודאי שנשים חרדיות שאין להן את הרמה הזאת, אבל ודאי יש להן את כל ההיתכנויות, הן ודאי יכולות להיות מוכשרות, עם הכשרה מתאימה, ולא הכשרה מסיבית של לימודי תואר עכשיו, יש הרבה משרות,

באים אליי מנהלים בכירים בתוך המגזר הציבורי ואומרים לי: לי, בכל מקום עבודה יש לי משרות שאני יכול לייצר אותן שאני לא צריך בשביל זה דווקא תואר. אנחנו יודעים שבתחום, ודאי בתחום התכנות,

הניסיון,

זה מה שקובע וזה מה שנצרך. כאן אנחנו מבקשים לחבר את המרחקים ואת הפערים שיש. אני לא מדבר עכשיו ודאי שהמגזר הציבורי בסופו של דבר גורם לכך שאם ניקח משרות ניהוליות, נשים שכבר נמצאות בתוך המערכת, נשים עם תואר אקדמי,

שמשולבות ומצליחות, אם אנחנו מסתכלים על המשרות הבכירות אנחנו לא מוצאים נשים חרדיות שם, ודאי לא בהיקפים ולא באחוזים שאמורים להיות שם. אנחנו ניגש עכשיו לנושא של המגזר הפרטי. אז העובדה היא שיש חברות של תוכנה וחברות כאלה שהוזמנו לפה להשתתף והעדיפו לא להשתתף בגלל שאלות קשות כאלה ואחרות, כנראה שאין להם לתת מענה בתחום האפליה, בתחום הניצול. זה נושא אחד, אבל אני לא יכול לכלול בזה את כל המגזר הפרטי, ודאי שיש הרבה במגזר הפרטי שהם משתדלים, הם יודעים את היכולות, את הרצינות, את מוסר העבודה, את היושרה שיש לעובדות חרדיות, אני לא חושב שהם מפלים באופן מובנה,

כמו כל אחד שהוא סוחר, יש סטיגמה ויש דימוי ויש גם את האפשרות בגלל מגבלות כאלה ואחרות. אז רמת השכר היא נמוכה, אין בזה ספק, וזה כאילו משהו מסחרי יותר. יש היצע, יש ביקוש, יש מגבלות, אז אנחנו רוצים להציע לנשים האלה, את המשרות אנחנו מוציאים החוצה ברמה ובשכר נמוך יותר ועובדה שבאים, אז אם באים אז מה אתם רוצים? מי אתם שתלינו עליי אם כולם באים? על מה אתם מתלוננים? זה היצע וביקוש, כמו דברים אחרים. בחלק הזה רציתי לפתח את זה, בסופו של דבר איך אנחנו מתמודדים עם זה? עצם העובדה, חבריי חברי הכנסת, שיש חקיקה, שכתף אל כתף אי אפשר להפלות. אני לא מדבר דווקא במגזר החרדי, כתף אל כתף, אתה לא יכול להעמיד באותו תחום שתי עובדות או שני עובדים, שאחד מקבל ככה ואחד מקבל ככה. בהייטק זה לא קיים, החריגו את ההייטק בעניין הזה, מסיבות פחות אובייקטיביות, אבל אנחנו אומרים היום שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, האם הדבר הזה הוא נכון, האם לעולמי עד, האם אנחנו לא צריכים לצמצם. אנחנו רואים שלא נותנים לתאגד,

מפריעים להתאגד, אנחנו רואים עוד דברים כאלה ודומים, אנחנו יודעים שיש לנו הרבה מה לעשות בעניין. כשאני מדבר איתכם עכשיו על כך שגם במגזר הפרטי אפשר לייצר מקומות עבודה מתאימים לציבור החרדי בלי שאנחנו אין בזה עליות שכר ואין בזה שום משמעות. אפשר לייצר, אפשר לעבוד, אם רק נדע שזה חלק מהשליחות, חלק מהדברים הציבוריים שאנחנו רואים. לכל מגזר פרטי יש היום את הרצון להשתלב, ודאי הרבה מצהירים על כך, הרבה חברות, ודאי חברות הייטק גדולות שאומרים שהם רוצים לייצר ורוצים להיות גם חברתיים וגם סביבתיים ואנחנו חושבים שבחלק הזה הם צריכים לתת. דבר אחרון שאני חושב שזה נכון גם למגזר הציבורי וגם למגזר הפרטי, אפשר ליצור משרות אם. בסופו של דבר היום לאימהות במשרות יש קשיים מסוימים ועם קצת הגמשה ועם קצת הבנה ועם קצת משרות אם הפירוש הוא שאין ספק שיש הגבלות. אני אביא לכם את הדוגמה של אפליה גם במגזר הציבורי, אפליה ממש, אם משרד ממשלתי מכובד מאוד, שאגף ממנו, מתוך המשרד הממשלתי,

המנהל האחראי, האחראי הבכיר, הוא הודיע שהוא לא מוכן שנשים או אנשים יתחילו לעבוד לפני שבע וחצי בבוקר. זה נראה, למה לא? רק ייעול בעבודה, הוא רוצה שכולם ייכנסו, שלא יבואו חלק בשבע וכאלה בשש וחצי, אבל זו הייתה פגיעה ישירה בנשים, באימהות עובדות שהן מחויבות בדרישה במקביל של תשע שעות עבודה, אתה בזה חסמת הרבה נשים, אימהות, לבוא לעבודה. בפועל, עצם ההחלטה הזו, שהיא כאילו החלטה מקומית,

מכיוון שאם זה תשע שעות, או כמה שתיקח, אין אפשרות לקחת את הילדים, סידור הילדים מוגבל בשעות ואתה גורם לכך שנשים לא יוכלו להשתלב. הארכתי קצת בהתחלה, אני באמת מבקש למצות את הדיון הזה, אני אבקש מכל דובר שיבקש לגשת לנקודות עצמן כדי שנוכל לצאת עם דברים מעשיים בתחום הזה. חבריי חברי הכנסת, אני לא ראיתי מי שבא, אני איחרתי קצת, אז ביניכם מי שהגיע ראשון. אילן, בבקשה. האמת שאני אשתדל להיות מאוד מאוד קצר כי המלאכה מרובה. קודם כל, אתם יודעים, אני בא מעולם שנקרא עולם הנגישות, אני קורא לו אפילו הנגישיזם. פעם הייתי מדבר על סוציאליזם, עכשיו אני מדבר על נגישיזם.

אנחנו לא מתקנים אנשים, אנחנו מתקנים את סביבתם שכל אחד יוכל להגיע למחוז חפצו מכובד ועצמאי. זאת מטרתה של חברה, קודם כל לפני כל דבר אחר.

מה שקורה כאן, במגזר הפרטי יש ניצול קפיטליסטי של כוחות שהם כוחות יותר חלשים. באחד הוויכוחים הגדולים עם מטריקס, אני אומר להם: מה זאת אומרת העניין הזה שאתם מתאימים לנשים חרדיות את המקום?

הרי אתם בהייטק, קל וחומר בהייטק, כל מקום מכניסים שולחן ביליארד ומזנון ובר אקטיבי וכל מיני שטויות מן הסוג הזה, אבל כאן אתם מנצלים הזדמנות משום שאתם יכולים. כמו שאתה אומר,

וזה נכון, הם מתפקידם למקסם רווח, אתה תפקידך לעשות רגולציה, זאת אומרת החוק הוא ברירת מחדל של היכולת לחוקק את החוק שאנשים יהיו בני אדם ולכן אנחנו צריכים לתקן אותו. מתי, מחר?

עולה חוק משותף שלנו, נדמה לי שכולנו חתומים עליו, שיוצר מציאות שאין דבר כזה חברה וחברה בת. מעבר לעניין של עבודה כתף אל כתף, שזה לא מתקבל על הדעת, שלא יעשו את הטריק הידוע והמקובל של חברות וחברות הבת שלהן, ששם אפשר לשלם כך וכאן אפשר לשלם שכר אחר. אם אנחנו בודקים את הנתונים, אישה חרדית שנמצאת היום בעבודה מקבלת בממוצע משכורת של 5,000, 5,900 שקל לעומת מקבילתה הלא חרדית שמקבלת בדיוק כפול מהדבר הזה. זאת מציאות שחייבים להפסיק אותה. בדרך לכאן, ואני יודע שכועסים עליי כשאני אומר את זה, יש הרבה מאוד אינטרסנטים שמעוניינים במציאות הזאת. אני לדבר הזה עיוור,

זה לא מעניין אותי, יש מושג אחד שבתקופה האחרונה לא קיים אצלנו בחיים והמושג הזה נקרא הגינות. קודם כל מבחינת תפיסת העולם שצריך להנגיש עבודה לאנשים, בי"ת, להיות הגון, זה דבר כל כך בסיסי. בדיוק דיברנו קודם, אמרתי שיש פסוק קטן בתהלים שאומר סור מרע,

בקש שלום ורדפהו. אני לא איש דתי והאופן שבו אני מאמין בבורא עולם הוא אחר מאשר אורי חושב עליו, אבל אני חושב שאדם צריך בכל מאודו להשתדל כל חייו וכל ימיו להיות הגון ולקיים את הפסוק הזה, למרות שבגלל חולשות כאלה ואחרות הוא לא תמיד מצליח. ואת זה אנחנו חייבים לתקן. אני לא מאמין, אורי, בצאן מרעיתו של אף אחד. בשבילי כל בן אדם הוא בן אדם בנפרד, איש ואישה, והוא חופשי לגמרי לנהל את פולחנו ואת דתו ואת שפתו ואת דיבורו, אל אלוהיו בדרך שהוא מוצא לנכון,

אורתודוקסי והכול, אדם צריך להרבות שמחה ולהעמיד חיים ולא להיאבק על כל דבר, ואי אפשר לרמות אותו בכל מקום. אנחנו לא יכולים לתת לדבר הזה אישור.

שממשלת ישראל התנגדה באופן אוטומטי, אף אחד לא מסתכל על החוק שלנו,

אתם עכשיו אנשי קואליציה,

אבל אתם פה צריכים לומר את דברכם, זה מן הצודקים שבחוקים, והנשים החרדיות בעיניי זה הפרולטריון הכי חשוב שיש כרגע. החוליה החלשה ביותר שעליה צריך להגן בתוך שוויון הזדמנויות של אנשים. וכשאני אומר שאני עיוור לדת, מין וגזע, יש דברים שבן אדם לא יכול להכריע אותם, זה ניתן לו כבחירה, הוא לא יכול לבחור את מינו והוא לא יכול לבחור את דתו. את מינו אולי כן, לפעמים, אבל לא את עדתו ולא את ארץ מוצאו ולא את גילו, אבל את הדברים האחרים, הוא צריך להישפט רק ובלבד על פי הדברים שהוא עושה. לכן אני שמח שאני בוועדת המדע,

למרות שאני לא איש כל כך מדעי,

יש כאלה אנשים שאומרים שהם הקדימו את דורם, אני איחרתי את דורי, היה לי יותר נוח לפני 200 שנה בלי כל האייפונים אלה או לפחות עם האייפונים הכשרים שאתם משתמשים, ובכל אופן צדק חייב להיות בכל צורה שהיא והוא חייב להגיע לכל פרט, איש ואישה, ואת זה אני בטוח שלפחות הרביעייה שיש כאן, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה ולכן גם באתי.

אילן, אני מניח ש - - - אורי, הכי חשוב שכחתי,

קודם כל לא הספקתי לברך את היושב ראש על קבלתו, אני יודע שזה מזמן קרה, אבל אבא שלי לימד אותי שכשיש לך שבח להגיד למישהו תאמר לו בפניו, אם אין לך תסתום, אל תדבר. אורי קיבל, בצדק רב, אני כל כך מפרגן לו, את האות של אביר השלטון כי הוא אחד מחברי הכנסת המצוינים והמשובחים והטובים ביותר, ואורי, כל הכבוד. אם תבטיח לי שאתה תאכל את הכשרות של הריבה שלי אני נותן לך ריבה חבל על הזמן. אני אומר לך לעשות את זה כשר. אני עושה את זה כשר. שר הדתות מש"ס אכל את הריבה שלי, שתדע לך, כי אני עושה את זה כשר. אני ריבן ראשי.

היינו כאן ביום מיוחד שראינו אותך עושה את זה באופן מעשי.

רותקנו. אורי, כל הכבוד.

עכשיו כבר לא נעים, עכשיו זה כאילו שאני מחזיר לך על מה שאתה החמאת, אבל יראו שאני התחלתי לדבר לפני שאתה - - - אל תחזיר לי כלום. אז אני אומר, יש כאלה שאולי הרימו גבה וצבטו את עצמם, אילן גילאון? זה מה שהוא אומר כאן, את הדברים האלה? דברים שיכול להיות שאני הייתי צריך להגיד, אבל אנחנו לא הופתענו, אנחנו חברי כנסת שלא מופתעים, אנחנו מכירים את אילן טוב, יש לנו מחלוקת אולי באמונה, אבל בשאר הדברים, בגישה לאזרחים, בחשיבות של עזרה לזולת, לראות את הדברים בעיניים הקטנות של האיש הקטן ולא בעיניים הגדולות, בזה יש לנו הרבה שיתופי פעולה ואנחנו מעריכים תמיד את הדברים. אין ספק שהדברים שנאמרים על ידך, יש לזה משמעות כפולה ומכופלת. בבקשה, חבר הכנסת יואב בן צור. אדוני היושב ראש, קודם כל תודה רבה על הנושא שנדון פה. אני חושב שמבחינת הציבור החרדי זה אחד הנושאים המרכזיים. כאב לשתי בנות מתכנתות, אחת בשוק הפרטי ואחת בשוק הציבורי, שאולי עליהן שפר גורלן יותר מהבנות האחרות, אבל אני נחשף לסיפורים מהחברות וממאות הבנות שיוצאות כל שנה לשוק ומשוועות לבדל של עבודה ומוכנות לעשות את הכול,

לעבוד בתנאים לא תנאים, לנסוע למקומות רחוקים והעיקר להיכנס לתוך המערכת, לעבוד בשכר זעום, שעות רבות, לעתים בתנאים של עבדים, סליחה שאני אומר כך, אבל ממש ככה, לעתים תוך בוטות של המעסיקים, בוטות קשה של המעסיקים. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום שהבנות הללו

לאבד את מקור פרנסתן ורוצות לצבור ניסיון כדי שהן תוכלנה להתקדם למקומות אחרים ברמות יותר גבוהות ועם שכר קצת יותר גבוה ואני חושב שאנחנו צריכים באיזה שהוא מקום לעצור. לו זו הייתה בת חילונית שהיו עושים לה את הדברים האלה מזמן הייתה רועשת הארץ

נותנים לדבר הזה להימשך. אצלנו, לצערי, החברות הגדולות, הגם שהן פרטיות, אבל גם במגזר הציבורי אני שומע ושמעתי דברים קשים מאוד איך מתייחסים לאותן עובדות. נכון שכל עובד הוא עבד, אבל עדיין במציאות שלנו, בשנים שאנחנו נמצאים בהן, צריך להיות כבוד האדם וחירותו, צריך לתת לאדם את הכבוד המינימלי המגיע לו כעובד ולא לרדות בו כשאתה יודע שאין להם ברירה ואין להם יכולת להשיג עבודה. להשיג עבודה היום במקומות כאלה זה כמעט משימה בלתי אפשרית והמעבידים,

החברות מנצלות את זה בצורה מאוד מאוד לא מעוררת כבוד. לכן, אדוני היושב ראש, אני מקווה שנמצא את הפתרונות גם ביחס לאותן עובדות, גם בהתנהלות וההתנהגות כלפיהן וגם בהחלט בתנאי השכר ובתנאי העבודה שלהן. תודה, תודה על הדברים. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב ראש. אני אקצר. הזכירו קודם את חברת מטריקס, אשתי עבדה בחברת מטריקס מיד אחרי החתונה ובאמת קל להתגולל על החברות האלה שמשלמים שכר קטן מאוד לחרדיות, אבל צריך לשאול את עצמנו, למה הם משלמים אנחנו יודעים, כי בסוף מגיעים לעבוד אצלם, השאלה למה הולכות אותן נשים חרדיות לעבוד אצלם.

אני חושב שיש לזה אשם אחד וצריך לומר את השם שלו ואת המשרד שלו, זה שר החינוך, זה משרד החינוך, שסמינרים חרדיים, שלומדים לא פחות מבחורה או בחור

וכשרצו שהתואר שלהם יהיה מוכר על ידי המל"ג אז התואר הזה לא מוכר,

כי המל"ג החליט, שר החינוך החליט, שהסמינרים החרדיים לא יהיו מוכרים. עכשיו אני אומר ככה, אני גם לא רוצה להלין על אותן חברות שדורשות תואר אקדמי, כי אם מדינת ישראל, נציבות שירות המדינה, דורשים למשרות שאין להם שום קשר לתואר אקדמי תואר אקדמי ואנחנו עוברים על זה בשקט, לכן אותן חרדיות, שלא יכולות ללמוד במקום נפרד,

זה השם, אוסר ללמוד תואר שני בנפרד, לכן אותן חרדיות אין להן תואר שני ולכן נחסם מהם התואר הנכסף ולהתקבל למקום עבודה נורמלי. זו הסיבה שמטריקס ושאר החברות מרגישות בנוח לדרוש את אותו תואר מיותר וזו אותה סיבה שאותן נשים מסכנות, שאנחנו באים פה לעזור להן, צריכות ללכת לעבוד, למה? כי ללכת לעבוד במשרד החינוך או התרבות, מה יצטרכו ממך? שני דברים, או תואר אקדמי, כשהמל"ג לא מוכן להכיר בסמינרים החרדיים, או ניסיון. אבל איך יהיה להם ניסיון? אם אין להם תואר אקדמי. זאת אומרת אנחנו מכריחים, וזה לא הגוף הפרטי, הם רוצים לעשות כסף,

מדינת ישראל כופה על אותן נשים חרדיות לעבוד בשכר מינימום, בשונה מהנשים החילוניות, כי אין להן ברירה, כי אנחנו מרשים לאותם מכרזים לצאת עם דרישה של תנאי סף שאי אפשר לקיים אותם לאוכלוסייה החרדית.

או שיתכבד שר החינוך לאשר לנשים חרדיות ללמוד באותם סמינרים,

להפסיק את האפליה המרושעת הזו שאין יותר לימוד בנפרד באקדמיה, דבר שגורם לנשים לא ללמוד תואר שני ולכן הן חסומות ממשרות בכירות, או לאסור על חברות לדרוש ניסיון במקום שאי אפשר במציאות שיהיה ניסיון. לפחות במדינה, אם לא בחברות.

חלק מהדברים דיברנו, אותו דבר רק בצורה אחרת, כל אחד דיבר ממבט אחר. אשתי הלכה לעבוד בשכר מינימום. באמת ארבעה דוברים וכל אחד דיבר - - - דווקא בתחום ההייטק, שזה מקום כל כך ורסטילי, אנשים מתקבלים על פי יכולותיהם, אנשים מחליפים שלוש-ארבע עבודות, הדבר הזה פשוט - - - פה אנחנו יודעים מי האשם. יש שר חינוך, הוא אשם בסיפור הזה, הוא צריך להכיר בסמינרים. צריך להגיד ביושר שגם הסמינרים לא - - - חלקם - - - אבל אנחנו מדברים בוודאי על לימודי התעודה, שיש להם וברמות גבוהות ובדרישות - - - שלא מכירים בזה. שלא מכירים בזה ולא נותנים את ההתאמה. זה ניצול מצב. גם אם צריך התאמה, גם אם צריך השלמה, אפשר לעשות את ההתאמות. יש הרבה משרות במגזר הציבורי שלא צריכות התאמה.

לא יכולות להתמודד במכרזים - - - אורי, בהייטק זה הדבר האחרון שמחפשים אותו היום,

אנשים מחפשים ביצוע, מחפשים יכולות, התואר הוא לא רלוונטי, האנשים מחליפים שלוש וארבע עבודות שונות. אבל ניסיון הם כן רוצים. בדיוק,

זה נותן לו - - - לא, אם יבוא מישהו עם תואר אקדמי של היסטוריה סינית הוא יתקבל לעבודה ורואת חשבון שיש לה תעודת רואת חשבון ועברה מבחנים קשים, בגלל שאין לה תואר אקדמי היא לא יכולה להתמודד בכלל.

מספיק שיש לכם תעודת לידה ודופק ואתם יכולים להיות חברי כנסת. דווקא בנושא הזה אני מקווה שאנחנו אנשי בשורה. מה שחבר הכנסת בן צור העלה, אני מקווה שהנציבות תכיר גם ברואות החשבון שעברו את המבחן בלשכת רואי החשבון. יכירו בהם כתואר, במיוחד כשיש דרישה גדולה ברשות המסים, יש עשרות משרות חדשות כל שנה לרואי חשבון, ששם מבקשים שני תארים, אבל ודאי תואר בראיית חשבון. אני חושב שאולי יש כאן בשורה. נמצא כאן שטיינברגר מהנציבות?

אתה נמצא פה. הנציבות כבר מכירה, תכיר ברואות החשבון, כאלה שעברו את המבחן של לשכת רואי החשבון?

שאותם מבחנים באותה רמה, בוודאי שהם מכירים בהם כרואות חשבון לכל דבר, מוסמכות להיות רואות חשבון ולא מכירים בהם בממשלה עדיין, או הדרישות, הן לא עוברות את סף הדרישות של תואר אקדמי בראיית חשבון. אז ברשותך, בתחילת דבריך אני מבקש שתתייחס לזה. אנחנו פנינו לנציבות כבר והם אמרו שזה בשלבים סופיים,

אם ניקח את התמורה גם, האם יש אפליה בשכר אצל רואות חשבון נשים חרדיות? זה למשל דוגמה שאנחנו יכולים לבדוק את זה, רואות החשבון

אני נפגש עם נשים שהן רואות חשבון, השכר שהם מקבלים לעומת התואר, לעומת ההשקעה בתואר שלהם והלימודים שלהם ארוכים,

ומפרכים והיום השכר שלהם הוא לא שכר גבוה, הוא שכר מאוד מאוד נמוך בגלל המגבלה של מקומות העבודה ואז יש סוג של ניצול ותשלום שכר נמוך.

כפי שאמרתי, אני רוצה לשמוע את הדוברים האחרים, אני רוצה להגיע לשלבים המעשיים, את הרעיונות ואת ההצעות איך אנחנו מתקדמים ונשמע בתחילת הדברים נתונים קצת אולי אחרים, מגב' ניצה קלינר קסיר, המשנה

אני אחרי הרבה שנים הקמתי בבנק ישראל את יחידת שוק העבודה ומדיניות הרווחה, הייתי שם חוקרת בכירה בתחומים האלה וכל הנושא הזה בכלל של תעסוקה ונושאים שבמדיניות, כי בין השאר הייתי יו"ר ועדת המשנה של כלכלה ותעסוקה בוועדת

אני לא יודעת להגיד לכם את המספר המדויק. אולי כדאי להבהיר, כשאת אומרת לימודים בסמינרים אלה לימודי תעודה של - - - של מה"ט.

בהערת אגב אני אגיד שזה נכון גם בחברה הערבית, גם שם יש את אותה בעיה. בואו נסתכל לאורך זמן. גם לאורך זמן רואים את העלייה של הנשים החרדיות מכלל המועסקים במשלחי יד בתחום ההייטק, זאת

לעומת מקצועות אחרים,

שם יש שיעור גבוה, אחת מכל ארבע נשים אמרה: אני הייתי רוצה להגדיל את היקף המשרה שלי ואני לא מוצאת עבודה. אנחנו רואים שוב שגם בהיבט הזה יש פה

כן. כל הזמן מפריחים לנו באוויר שיש הצפה של השוק,

אבל יש בעיה בהיקף המשרה וזה משתלב עם הנתון השני ש - - - כן, ראיתי מהנתון השני

השכר הממוצע של נשים חרדיות בהייטק הוא עדיין הרבה הרבה יותר נמוך ממה שמקובל בתחום הזה.

זה 25% פחות ובהחלט יש פה משהו שאנחנו צריכים לחשוב איך אפשר לשפר אותו.

תחשבו על אישה חרדית שהיא צריכה להתמקח,

אני חוזרת להייטק, צריך הרבה פעמים לבוא, שואלים אותך מה השכר שאתה מציע,

על אחת כמה וכמה אישה חרדית, בפרט תחשבו שהיא צריכה להתמקח מול גבר, שהיא פחות רגילה לעשות את

הן חוששות, וזה קריטי מאוד העבודה כמפרנסת יחידה, וגם לא כמפרנסת יחידה, אבל כאשת בית, זה אחרת מאשר מישהי שיכולה להרשות לעצמה חודש-חודשיים לחפש. וכמובן שהמגוון הוא מאוד מצומצם,

בכל מקום הן

כשמסתכלים איפה נשים חרדיות מועסקות, וזה הוזכר לפניי, הרבה פעמים הן נכנסות למקצועות הנמוכים כשמסתכלים על התפלגות השכר בהייטק, שזה כמובן גם משליך. נפוצה מאוד, וזו אחת מהבעיות הגדולות, הנשים החרדיות הרבה פעמים מועסקות דרך חברות קבלן

מי שמועסקת דרך חברות כוח אדם

רמת השכר שהיא מקבלת היא

לגבי כל הנושא, וזה מתקשר לשאלה שעלתה פה, אם יש אפליה או אין אפליה, רמת הנתונים שקיימת היום לא מאפשרת להראות האם הפערים בשכר זה אפליה או אי אפליה. ברור שאם רוצים לטפל בבעיה של רמת שכר נמוכה צריך דבר ראשון שיהיה איסוף נתונים

מה השכר המקובל, תדע לדרוש את זה וגם אם לא, שהיא תדע למי לקרוא. אני אעבור עכשיו לסיפור הנושא של ההכשרה. יש הכשרות, אין שום סיבה שרמת ההכשרה שעוברת בת חרדית בתחום של הנדסאות

תכניות הלימודים שגם יהיה שם ניסיון שבת שתצא תצא עם ניסיון. אני מוכרחה להגיד שגופים שונים נרתמו לזה היום. עדכון של שיטות ההוראה,

לפתח עובדי הוראה ושימוש בלימודים וירטואליים. מה שאני מוכרחה לציין, במשפט אחד רק להגיד, שלאחרונה אנחנו

יש בעיות כאלה שהן או שהשוק ישתנה או שלא ישתנה, אבל אני רוצה לדבר על דברים שניתן לעשות

יש צומת שהוא מאוד חשוב של סיום הלימודים, בין אם זה בסמינר ובין אם זה לימודים אקדמיים, שבמקרים רבים,

מצב של ברירת מחדל

צריך ליצור את הממשק הזה בין מקומות

אחד מעסיק הייטק,

יכול להיות שדווקא ממשלה או כל מיני גורמים אחרים,

צריכים להיכנס בתיאום הזה בין הרצון וההתאמה וההבנה וההסברה גם,

אני רוצה להזכיר פה דבר שעכשיו קרה בימים אלה. יש מקום שנקרא קמאטק. אחד המקומות הנחשבים בציבור החרדי - - - אתה יכול להרחיב קצת על

זה אחד הארגונים הגדולים שמתעסק עם הנושא של לקדם את החרדים בנושא של הייטק,

יש פה את איציק קרומבי, שעוד מעט ידבר, מנסים לקדם את האנשים.

ובאמת זה לא הציבור האלקטורלי שלי ואני קשובה ומסייעת הרבה מאוד שנים ואתם יודעים

אבל לבוא ולתת את הדוגמה של הבנים בצבא, היא לא מקישה על המקום של הנשים. אולי דווקא מהניסיון שלך איפה כן,

הרי למשטרה כן יש פרויקט עם

מה את מציעה נגד הניצול? הניצול זה לא תלוי בחרדים. מעסיק רואה שהוא יכול לשלם פחות כסף,

מה יש לך להציע - - - אבל פה אנחנו מדינה, אנחנו צריכים

ראיתי שניצה הציגה מספרים קצת יותר גבוהים, אבל עדיין אנחנו מדברים על בין 4,500 ל-6,000,

ונשים, בהייטק, כשרוב הנשים החרדיות הן בתפקידים שהם לא תפקידי פיתוח,

מהצבא, קיבלו מלגות מקמ"ח ולכן אני יודע על סמך זה להעריך ואני מוסיף את הנתונים שמגיעים משח"ר,

ואנחנו יודעים כמה גברים יש. אצל הנשים אנחנו מסתכלים על בוגרות של

שיש להן את היסודות בוודאי, והרבה יותר מכך, ולתת להן את ההכשרה הנקודתית והממוקדת, נניח בשפה מסוימת,

לקחת שפה מסוימת שהן צריכות,

קורס

אז יש לנו פן אחד שאנחנו לא יודעים למה הן לא

כך במגזר הציבורי, למה הן לא עוברות, גם כאלה שיש להן את כל היכולות ואת כל ההשכלה המתאימה, לא רואים אותן.

נסענו ללונדון,

ולגרום גם להם להאמין בזה וברוך ה' הצלחנו לשכנע. ויש גם מעורבות ממשלתית בתכנית

זאת אומרת כשאני משווה הנדסאית בוגרת בית יעקב בלי ניסיון ואני משווה אותה לבוגרת טכניון עם תואר שני אז ברור שיהיה פער. אבל כשאני לוקח הנדסאית להנדסאית,

אין מספיק מסה בשביל שנפתח איזה קבוצה,

זה לא כלכלי לנו ואין לנו את ה - - - לעשות את זה. להקים קבוצת פיתוח לנשים חרדיות, כמו שעושות חלק

זה מיוחד לחלבי, מיוחד בשרי. ראיתי כבר שלושה מיקרוגלים.

נאלצתי - - - אבל זה לא רק מיקרוגל. אבל גם את זה ראיתי וזה בסדר.

אופציות והזדמנויות, כמו שדוברו כאן - - - זה אתם מקיימים קורסים לנשים שבאות, נשים שעובדות בתחום, אתם רוצים לתת להן - - - נשים שעובדות בתחום, בעצם לבנות איזה שהיא תכנית שתעלה אותן שלב. יש להן את הכלים, יש להן את היכולות - - - יש שיתוף פעולה עם המעסיקים או עם המגזר

מה שכן אולי,

בעצם הבנות שהן חסרות ניסיון, איך מצליחים במגזר הציבורי להכניס אותן יותר. עבדתי בעבר באחת מחברות כוח האדם ואין הרבה מכרזים מה שנקרא מכרזים רמה

אני חושבת שהבנות האלה מסוגלות ויש הרבה פרויקטים, אנחנו מעורבים אישית בפרויקט גדל שאיציק דיבר עליו, עם סטרטאפ ניישן, שזה

אבל סטרטאפ ניישן גם היום מעורבים בפרויקטים בתוך הסמינרים של הכשרה יותר

אני דווקא כן רואה שיש בממשלה נציגות של נשים חרדיות. ברמה האישית אני גם מתעסק בפרויקטי מחשוב בממשלה ואני - - - נתקל בהם.

אני ברמה האישית

אני רוצה לגבי הנושא של נשים חרדיות,

בכ-21 סמינרים חרדיים, אנחנו מדברים על למעלה מ-2,000 נשים חרדיות שלומדות היום.

החסם הוא חסם שהן לא הולכות לאקדמיה מסיבות של חסם דתי,

אחר שלא מאפשר להן. הוזכר פה הנושא של הצורך בשינוי. מה בעצם עושה היום שינוי מבחינת תכניות הלימודים? אנחנו מדברים על רפורמה שקיימת בכל מגמות הלימוד.

יש לכם עוד דברים ש נגיד אופטיקה

זה לא נחשב? אז אחד הדברים שבאמת נכנס כרגע, בעיקר לנשים, לא מהסמינרים,

ואני מאוד מעריך את זה איך שאתה עומד חזק מול היכולות של הבנות, של הנשים אצלכם,

מאוד שאתה עומד מאחורי היכולות המקצועיות והרמה,

אם תרשה לי רק סיפור קצר, לגבי גברים דווקא.

למה אני אומר שיש שינוי? בשנים האחרונות הביקוש למתכנתים בארץ הולך ועולה וחברות ההייטק נאנקות תחת החוסר של מתכנתים. אז אם פעם אולי חברות ההייטק היו יותר בררניות

זאת אומרת מאוד מאוד בקלות,

- - - מי בנה את הקורס? גוגל בנו את הקורס? גוגל בנו את זה ביחד איתנו לפי ההבנה שלהם בצרכים ובחוסר בתעשייה,

בקורס קצר, הבנות

זה היה שלושה וחצי חודשים,

מה ההכשרה?

ללמד אותן טכנולוגיות יותר מתקדמות ממה שהן למדו

נשים, סליחה. נשים שהתקבלו לעבודה בחברת ווסטרן דיגיטל חלקן,

אלה חברות מהטובות בארץ ובעולם, בשכר שמתחיל ביום

אבל היכולת שלנו לעשות היא מאוד

זה ברמה של עשרות. כדי להפוך את זה לרמה של מאות ואלפים - - - זה ברור. זה צריך

תקלטו אותן לעבודה, בלי משכורת,

אם אתם מרוצים מצוין,

מה שבאמת ראו זה שאחרי שבועיים שלושה הבנות נכנסות,

משלימות פער. מה שנתן לנו באמת את העוצמה להבין - - - עם מי עשיתם את

אני רוצה להגיד שיש לנו קו ייעודי לנשים חרדיות בשוק התעסוקה, שפועל כבר יותר משנה ונתן מענה ליותר מ-1,000 פניות, מתוכן כ-60% ענו לנו שהם קיבלו בזכות הפנייה

ויש מי שעוקב, יש מי ששומר, אבל בחלק הזה של השכר,

אין שום סיבה שלא יהיה להן כמו כולם. שלום.

שיר מהמטה לתעסוקת חרדים במשרד

שיהיו מוכנות ככל הניתן לשוק התעסוקה לשם השתלבות מיטבית. זה נעשה גם באמצעות פעילויות של הכוונה ומעטפת, גם במרכזי ההכוון שלנו וגם באופן ניכר דרך תכנית ח"ן שפועלת בסמינרים החרדיים והוטמעה לאחרונה לפעילות במשרד וגם עוסקת באמת בהכנה נרחבת של הבנות,

או שהן מתפשרות גם על רמה שהן לא רוצות, כמו בדיקת תוכנות. חשוב גם להבין מה הייתה אותה הכשרה או מה היו אותם לימודים של הבנות בסמינרים. יש את הלימודים שהמדינה באופנים כאלה ואחרים מתקצבת ומעודדת כמו לימודי מה"ט, יש גם הכשרות מקצועיות שהתלמידות, או יותר נכון ההורים משלמים מכיסם הפרטי ושם

בסמינרים, אגב, הנתונים מאוד קשים, הם מדברים על בערך 40% השמה של בוגרות והנתונים, אחרי שנים, צריך גם לזכור שלא כולם בתחום, זאת אומרת

והם התייחסו בתשובות שלהם להרבה תנאים מסוימים שהם נתנו לנשים חרדיות במכוון, אם זה מבנה מיוחד, אם זה שני ימי חופש

הדעה שלי היא שלא ואני עוד מעט אסביר לכם גם למה. אני חייבת לומר שחוץ מהכובע שלי היום כעיתונאית פוליטית בכנסת,

פה, במקרה בימי שני, בעברי הייתי עובדת בהייטק, סיוון מחשבים זה

גם בתוך מסגרת העבודה הזו אפשר לשפר תנאים,

אנחנו אוהבים לבוא בטענה, בין לגופים מסחריים,

מדוע יש פערים כאלה בצרכנות,

שיסגרו את ה - - - אנחנו לא רוצים,

בתוך הדבר שאני חושב שזה חשוב

בואו נהיה יושר, הגם שאני יודע שיש גם צד שני, הם מעסיקים גם כשאין עבודה. אני יודע גם את הצד השני, אני לא אומר שזה שחור ולבן, ולכן גם הייתי זהיר בדברים שלי. ואני גם אומר, יש לכם

של נשים שהתקבלו לאחר תהליך ארוך לתפקידים מדהימים בתעריפים מאוד מאוד גבוהים, בשכר מאוד מאוד גבוה, וחזרו ואמרו שבגלל היה לי מקרה, סתם אני אתן לך דוגמה, במשרד האוצר, בחורה שהיא מומחית בתחומה וחיפשנו והמכרז כמה פעמים התפרסם והיא התאימה בדיוק ואמרה שכיוון שהיא אמרה לרב שהיא תצטרך להיות בדיונים עם ה-CTO ואנשיו היא לא יכולה לקחת את המשרה. משרה שהיא הייתה אמורה לקבל 30,000 שכר במשרה הזו. אני לא יודע בדיוק מה הבעיה שלה, אבל השאלה היא אם היה אפשר - - - אנחנו הצענו סביבה נפרדת, אבל בגלל שהיה צריך עדיין לקיים דיונים משותפים ולדון בבעיות לא אושר לה מבחינת האישור הרבני, היא לא הצליחה לקבל. אני אומרת שבעניין הזה, במקרה הזה, גם צריך אולי להגיד שצריך את הדברים האלה לעדן. זאת אומרת היא דנה בנושא מקצועי, היא לא תשב איתו באותו חדר, היא כנראה לא תאכל איתו ארוחת צהריים, אבל בנושא המקצועי, לא לקדם אישה כזו שהיא ייחודית בתחומה, זה משהו שכואב הלב בעניין הזה. היא יכלה גם בעתיד להקים תחתיה צוות ולהיות מובילה במשרד. וזה לא המקרה היחידי. זאת אומרת הרבה מאוד פעמים אני חושבת שצריכה להיות פה גם עבודה על הצד השני, להתגמש, לפתוח קצת את ה ולהבין שזה מקצועי וזה לא אחר.

אנחנו נתקלנו במקרים, צר לי להגיד, אבל זה נבע קצת מחוסר הבנה של אותו רב ואנחנו, כחלק מהתהליך, עשינו מה שקראנו לו רמזור, זאת אומרת ממש ישבנו מול כמה רבנים מאוד מקובלים מצד אחד, מול חברות הייטק מצד אחד, אמרנו בואו ניישר קו, מה מותר,

בואו נשים הכול על השולחן וניתן לזה צבעים. היו בנות שממש, בגלל שלא העבירו נכון לרב את הנקודה הזאת, הוא ממש פסל להן משרה. כואב הלב, זה אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך, זה לתפקידים מאוד טובים.

אני לא אומר שאין צריך משני הצדדים, זאת אומרת דבר שאפשרי, מה שלא מתאים לא מתאים,

חוץ מהמודעות או ששינוי כזה או אחר יכול לגרום, אני יודע שגם שירות בבית הלקוח לפעמים כשצריך, גם מי שעובד במשרד ממשלתי בתכנות ונניח יכול להיות במקום אחר, צריך לנסוע למקומות רחוקים,

נסיעה לבד, לא נסיעה ביחד עם ראש הצוות. אני חושב שהמגזר הציבורי בסך הכול מגלה גמישות טובה ויש מודעות, אני מכיר במגזר הפרטי,

אני רואה את מסירות הנפש של בחורה מאוד מאוד היא אישה,

היום היא אישה מאוד מאוד מוכשרת, התחילה באחד הבנקים בתפקידים הזוטרים, בטלמרקטינג וככה, אחרי זה ייעוץ בהלוואות, אחרי זה עשו אותה אחראית בודקת את כל מי שאישר או לא אישר הלוואות, אחר כך קידמו אותה עוד וקידמו אותה עוד, אבל אחרי זה היה לה תנאי, היא רצתה שהמחשב שהיא תעבוד בו יהיה מחשב שיש בו תוכנת סינון גם. הבנק עמד על כך שהוא לא מוכן לבוא לקראתה. זה לא מפריע לשום דבר בעבודה המקצועית, עם חיבור לאינטרנט, אבל עם סוג של - - - אינטרנט מסונן. בממשלה זה קיים ואין ספק, אני גם מעריך את זה באמת, את רשות התקשוב, זה בסך הכול מייעל, נותן תפוקות יותר טובות בעבודה ש - - - שלא גולשים. תוכנות הכופר שהיו במשרדי הממשלה, האחרון שנתקלנו שם בוועדה, זה היה מישהי שגלשה לאתר אופנה. לא היה צריך לעשות את זה בזמן העבודה, זה לא תכנית כופר שהגיעה בגלל משהו שקשור לעבודה, משהו בשעות העבודה שלא היה קשור לעבודה. אז בסך הכול לא צריך להיות - - - אנחנו לא אומרים לאף אחד מה לעשות, אבל שלבן אדם יהיה את הדבר הזה.

באמת מכיר נשים שנמצאות או עובדות בחברות הכי יוקרתיות והן מתעסקות עם כל העולם ואחרי זה בשבילן, בשביל הידע האישי שלהן, הן לא גולשות באינטרנט. כאן יש להן חומה שלהן, שהן יצרו לעצמן, חומה בצורה. זה נכון שזה כואב,

אם זה ככה שאין ברירה, אז כל אחד לפי מה

אבל אם דברים שהיה אפשר להגיע לזה זה חבל מאוד. אז אנחנו כן מנסים לייצר את הדיאלוג הזה וכן לראות מה אפשר. במקרה הזה ובעוד שלושה מקרים אני יכולה להגיד לכם שהיה - - - אבל יש בעיה יותר מורחבת מזה, מאשר הספציפית? איפה את רואה מדוע, החלק הזה שהן לא מספיק מיומנות, או אתם לוקחים כנראה כאלה שהן כבר אני אגיד אחרת, אם הממשלה, החשכ"ל היה מוריד את הדרישות בחלק מה - - - לחלוטין. אם היו מתפרסמים יותר מכרזים ברמה א', אז כנראה שהיינו יכולים להכניס יותר נשים - - - רוית, אין לי ספק שלא כל המשרות שמתפרסמות ברמה ג' חייבות להיות ברמה ג'. בוודאי, אני יכולה להגיד לך - - - אומרים לי מנהלים בתחומים, אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם, הם אומרים לי: אני לא צריך את הרמה, אחרת אני זה טוב לי, אבל זה לא חייב את זה.

הרבה מאוד פעמים אנחנו עובדים עם אביתר בצורה שוטפת ואנחנו שואלים את השאלות ואומרים,

באמת האם צריך את זה או שאנחנו יכולים להביא זה לא רק קשור לחרדיות, גם בגלל שכל המשרות הן בירושלים ואתה צריך לייצר אוכלוסייה חדשה שאתה מציע אותה לממשלה ואתה רוצה להביא את האנשים מתוך הסמינרים וכו'. אז גם בגלל זה אנחנו משוועים, לא ספציפית על החרדיות, אלא בגלל שכבר אין את מי להציע בתוך ירושלים שהוא לא מוכר ויש בעיה גם בזה. אני יכולה להגיד לך,

אני עשר שנים בתחום הזה, לא נתקלתי שבגלל שבאה אישה חרדית למשא ומתן אז נתנו לה פחות כסף או פחות תנאים. אבל המשרדים אולי לא קיבלו בגלל הדימוי. אתם לא, כחברה אתם מסתכלים בחלק המקצועי, מה שאתם יכולים - - - אני יכולה להגיד לך שלפעמים, לעתים נדירות, כבר יותר נדירות, אתה נתקל בחוסר טולרנטיות לסביבה הנפרדת, זאת אומרת: אוה,

אני צריך לתת סביבה נפרדת? זה חוסר התחשבות ואנחנו כבית תוכנה שמספקים את כוח האדם אנחנו לא יכולים כל כך לקבוע חוץ מלהסביר ולנסות לשכנע, אבל מעבר לזה לא. רוב משרדי הממשלה לא לוקים בזה, לשמחתי. אני יודע שהיה לי מה ללמוד, רציתי לשמוע יותר וצריך להתעמק יותר ולחתור יותר בדברים האלה ויש מה ללמוד ואנחנו יכולים להיות איזה שולחן שיכול גם לגשר וגם לקדם וגם להעצים דברים. אני חושב שהשכלנו בדבר, זה לא נשלם, אנחנו נמשיך. אני לא רוצה להאריך עכשיו בדברים האלה, מצד אחד אנחנו מבינים שיש את היכולות, יש את האפשרויות, ממכלול הדברים שדיברנו עכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקדמים אותם, איך להרחיב אותם, יש גם מודלים שהם קטנים והחוכמה היא לקחת את המודלים האלה, שנעשו על ידי גופים פילנתרופיים או גופים פרטיים, לקחת ולעשות את זה באמצעות הממשלה, בין המגזר הציבורי, בין המגזר הפרטי, להרחיב את הדברים האלה, אני חושב שאנחנו נמצא את עצמנו במקום אחר. המטרה שלנו היא מטרה משותפת, בסופו של דבר לקחת את הכוח האיכותי הזה, יש מחסור מצד אחד, זה לא רק תעסוקה,

יש כאלה שיש להם את היכולות, יש דברים שיכולים לחבר ביניהם, יש דברים שיכולים לצמצם פערים, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כמשימה לאומית, באופן כללי, וכשאנחנו שומעים שאנחנו צריכים לייבא מחוץ לארץ עובדים, זה לא ענף הבנייה, זה לא ענף הסיעוד, בדבר הזה, במה שאנחנו מומחים וטובים, אנחנו לא יכולים? זה דבר שהוא באמת לא יכול להיות, כשיש לך את זה כאן מעבר לפתח, בכניסה. בואו ניתן להם את ההרחבה, מאוד מצא חן בעיניי, ניתן להן את ההזדמנויות.

גם להן וגם להם, את ההזדמנויות. תודה רבה, אנחנו נמשיך בעבודה. אני חושב שהיה דיון ארוך מאוד, אבל היה דיון חשוב.

בשעה 14:00.